מכובדי, בוקר טוב.

הצעת חוק ממשלתית 1453, שהוצמדו אליה הצעות החוק של חברת הכנסת שרן מרים השכל וחבר הכנסת אופיר כץ. אנחנו נמצאים בהמשכו של הדיון שקיימנו בשבוע שעבר. אנחנו הפצנו נוסח, אנחנו נתייחס אליו בדברים בדיון הזה. אי אפשר כמובן לפתוח את הדיון